חברות וחברים, בוקר טוב לכולם. (מתורגם מערבית) סבאח אל-ח'יר אבו אחמד ומופיד וג'ידא, כל החברים והחברות. אנחנו דנים היום בנושא מאוד מאוד חשוב. מבחינת החברה הערבית הוא אפילו קריטי, ממש כך. תרתי משמע, נושא קריטי. הוא קשור בזכות יסוד בסיסית של אספקת חשמל ולקבל חשמל לבית. המצב בעניין הזה מאוד עגום. והוא עגום לא כהתנהלות טבע, הוא עגום כהתנהלות רשמית של מדינה לאזרחיה. למעלה ממחצית מהבתים בחברה הערבית אינם מחוברים בצורה מוסדרת, כלומר בצורה רשמית. מה שבחברת החשמל אוהבים לקרוא לזה בצורה לא חוקית, אז זה לא בצורה לא חוקית, הם מחוברים בצורה לא מוסדרת, לא רשמית. כלומר, אני יכולתי להזמין חשמל אליי הביתה, בגלל שיש לי ארבעה,

עשרה שכנים שאין להם אפשרות, אז אני נותן להם חשמל מהבית שלי. לא גונבים. משלמים את מה שהמונה צורך, אבל עדיין מחוברים בצורה לא מוסדרת. מחוברים דרכי. אז הנושא הוא הקשר בין תכנון, השלמת תשתיות ותשתיות חשמל לבעיית הפסקות החשמל החוזרות ונשנות ביישובי החברה הערבית. למה דיברנו על הפסקות חשמל? כי בגלל הקור האחרון זה עבר כל גבול. אני לא זוכר שנה שהיו פניות לנציגי ציבור, כל נציגי הציבור: ראשי רשויות, חברי הכנסת, על הפסקות חשמל בשכונות גם בנגב, גם מרכז הארץ, גם בצפון, בצורה מאוד מאוד קשה. אלפי ילדים, נשים, זקנים, חולים, נאלצו לשהות לילות שלמים ללא חשמל. לעיתים חברת חשמל יצאה, תיקנה ואז עוד פעם קיבלה קריאה על אותה תקלה. כי צריכת יתר של חשמל מקו שאמור לספק חשמל ל-20 בתים והוא נותן ל-100 בתים, מן הסתם השנאים, הכבלים לא עומדים בעומס ואז חוזרים על אותה סוגיה. אז לא שזה פותר את חברת החשמל מעיבוי התשתיות ומהגברת התשתיות, אבל הפתרון הוא להסדיר חיבור חשמל לכל הבתים, זה הפתרון הנכון. אני התחלתי את תרומתי, ניסיוני לפתור את הבעיה עם חוק החשמל שהגשתי. אמרו לי כי הבקשות הוגשו כמובן לחיבור לחשמל אמורות לקבל אישור בימים אלה אני מקווה. ואז מתחילים גם באמצעות החוק שהגשתי וגם באמצעות חוקים שאגיש בהמשך בעניין הזה, להבין שצריך לחבר את עשרות אלפי הבתים שהמדינה לא רוצה מהם כלום, צריך לומר. המדינה לא רוצה מהם כלום. נגד אף אחד מהם לא מתנהל שום הליך משפטי. פשוט מאוד לא נותנים להם חשמל, כי זה כלי טוב להעניש קולקטיב. ונהנו מהכלי הזה עד היום. אז ד"ר אילה אליהו, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת עשתה עבורנו, עבור כולנו, עבודה והכינה מסמך ויש פה גם נתונים. אני לא יודע אם המסמך נמצא מול חברי הכנסת או שזה בטאבלט? אז תפתח את הטאבלט שלך, אוסאמה. אז אני נותן לך אילה להתחיל ראשונה. להציג את הממצאים שאספת לנו. בבקשה. תודה רבה כבוד יושב הראש. שלום לכולם. אז כאמור, אני אילה אליהו, מרכז המחקר של הכנסת. והמסמך שלנו נמצא באתר שלנו, באתר הכנסת. אז כפי שציין יושב הראש, יש מבנים רבים בחברה הערבית שלא יכולים להתחבר לחשמל מפני שהם לא יכולים לקבל היתרי בנייה כי אין להם תכניות בנייה מפורטות. בפועל, רבים מהם מתחברים לחשמל באופן בלתי חוקי והחיבורים האלה, כפי שציינת, גורמים לבעיות רבות. מפגעי בטיחות, מסוכנים, עומס על רשת החשמל והפסקות חשמל. פגיעה באיכות חיי התושבים וגם נזק כלכלי לחברת החשמל. אז חברת החשמל מסרה לנו הערכות על מספר חיבורים בלתי חוקיים בשני אזורים בארץ. "חיבורים לא מוסדרים", אני מעדיף להשתמש במושג הזה. זה לא חיבורים בלתי חוקיים, כי אין לו ברירה אלא להתחבר ממני בצורה לא מוסדרת. לא, אבל הוא גם מתחבר חוקית. אם הוא מתחבר עם שכן שלו, שכן שלו מקבל. לא, לא, המונח בלתי חוקי הוא מונח מטעה. אז אני לא בכדי השתמשתי בפתיח שלי התחברות לא מוסדרת או לא רשמית. אבל היא בוודאי איננה בלתי חוקית. כי אז מותיר אותו ללא חשמל. מחצית, מיליון ערבים צריכים להיות ללא חשמל. זה נשמע הגיוני? זה מעשה בלתי חוקי בעליל שמעליו מתנוסס דגל שחור.

בסדר גמור. אז חברת החשמל מעריכה כמה משקי בית מחוברים באופן לא מוסדר. נתנה לנו נתונים לגבי שתי קבוצות ישובים: הישובים הבדואים בנגב וכמה ישובים ערבים בצפון. וההערכה הזאת מבוססת על מספר החוזים החוקיים הקיימים שיש עם חברת החשמל לעומת מספר משקי הבית שמחושבים, לפי מספר התושבים בישובים האלה. אז לגבי הישובים הבדואים בנגב, זה מתייחס לישובים המוכרים והמוסדרים ולא לתושבי ההתיישבות הבלתי מוסדרת, שבה אין תשתיות. לפני זה, לעניין ההערכה. זה חשוב לנו מאוד, כי אתם מדברים פה בהערכות של חברת החשמל. השאלה לגבי מספר בתי האב בכל ישוב, אפשר לפנות - - - מה שנתנה חברת החשמל, יש לנו נתונים מוועדות התכנון שמאוד קרובים לאותם מספרים. לכן זאת השאלה שלי. אבל הם מזעזעים גם. מה שחברת החשמל נתנה הם נתונים מזעזעים. קח דוגמה ערערה במשולש, 70% מהבתים שלה לא מחוברים לרשת החשמל. ו-30% צריכים לתת לכל היישוב. גם ערערה בנגב וגם ערערה במשולש. כן. אז הנתונים בוועדות התכנון הם זהים.

אבל שאלתי, לכן טוב שאתה עונה לי אדוני יושב הראש.

ההערכות האלה יש ממשק בינם לבין הערכות מינהל התכנון.

אז אנחנו לא מדברים על הערכות.

מספרים כמעט וודאיים, כמעט, כן. אתה אומר מספרים מוחלטים פה. כמעט. יש לך פה מספרים. תסתכל, תראה כמה אחוזים של ישובים, בתים לא מחוברים באופן מוסדר לרשת החשמל. והבתים האלה, המדינה לא מנהלת נגדם שום תיק משפטי. אף אחד לא רוצה מהם כלום. רק לא רוצים לתת להם חשמל. יש ישובים של 99%. לא, כן, סעווה, כן, כן, נכון. בוודאי, סעווה, ישובים מוכרים.

אלפי תושבים, אין להם רשת בתקשורת, אין להם רשת חשמל. וקטסטרופה מוחלטת מבחינת מתן שירותים.

וכמה חיבורים יש? שבעה, שמונה? 12. 12. תשתיות בזק. בזק לא יודעת שיש יישוב כזה ולא הגיעה אליו עד היום. אז אם בזק שומעים אותי, אז הם מתבקשים לומר מתי ידעו ומתי ייגשו לשם, כדי לעשות עבודה. בבקשה אילה. על זה נאמר אללה יוסטור. בישובים הקטנים האלה שהם שייכים למועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום, שיעור החיבורים הלא מוסדרים הוא בין 94% ל-99%. ביישובים היותר גדולים הבדואים בנגב והיותר ותיקים, שיעור החיבורים הלא מוסדרים הוא בין 49% ל-78%. צריך לדייק אילה, בישובים האלה לא כולם מושכים חשמל מאלה שהסדירו חיבור. ומרביתם נאלצים להישען על אנרגיה חלופית.

אנרגיה חלופית, סולארית. הם יותר מתקדמים ממדינת ישראל בעניין הזה. גנרטורים. לא, פחות גנרטורים היום. מתקינים את לוחות הזכוכית האלה. כי אי אפשר. 12 חיבורים לא יכולים לתת חשמל ל-6,000 אזרחים,

גם מבחינה מעשית אי אפשר לעשות את זה. אז כן? נעבור לישובים ערבים בצפון. חברת החשמל מסרה מידע על 17 ישובים שבהם אומדן החיבורים הפוטנציאליים הוא מעל 1,000. אבל חשוב כאן לפני שנעבור לגליל ולמשולש, למרכז, שכל הישובים האלה אין לנו עדיין עוד 150,000 תושבים שהם בכפרים הבלתי מוכרים. שפה אין שום נתונים, כי אין. נכון, אין. לא, בישובים הבלתי מוכרים הרי אין תשתיות לכלום. אין תכנון לכלום. אז סביר הוא שחשמל לא יהיה. כי אין לנו חשמל בערערה. ערערה במשולש. אז ברור שביישוב שהוא לא מוכר. אבל בזק לא יודעת שיש את ביר אל דאג', שהוא מוכר. וגם חברת החשמל לא יודעת כנראה.

לכן אני אומר, המספר הסופי כאן, הנתון סך הכל 24,000 שמתייחס לנגב הוא לא 24,000. כי יש לנו עוד, אני לא יודע כמה, ב-35 ישובים בלתי מוכרים, אז יש עוד 10,000-15,000. זאת אומרת, רק בנגב לבד אנחנו מדברים על 40,000-50,000. אז אתה אומר זה לא נתון מוחלט.

זה נתון 24,000 בישובים ה-so called מוכרים. אוסאמה, נתון רשמי הוא נתון שמתייחס למסמכים שהוגשו לוועדות התכנון. כי ברור שכל אלה שהם לא הגיעו לוועדות התכנון הם לא פה. מבחינת נתונים וסטטיסטיקה.

אבל פה מדברים על הערכה. ואז אומרים אחוז חיבורים פוטנציאלי, זאת אומרת אחוז הבתים שהם לא מחוברים מוסדרים. אז אנחנו נשמע מהם. או שזה קשור למספר תושבים או לבתים, נראה. לא, הם עשו 4.5 נפש לבית כאילו. בישובים הבדואים בנגב שזה משק בית לכל 6 תושבים. וכמובן,

זה לא מתייחס לתושבים מההתיישבות הבלתי מוסדרת. נכון, אז זה לא 24,000, זה כפול. אז לגבי ישובים בצפון, חברת חשמל מסרה מידע על 17 ישובים ערבים או דרוזים בצפון, שבהם יש יותר מ-1,000 חיבורים לא חוקיים לחשמל. כלומר, גם המידע הזה הוא לא על כל הלא חוקיים. לא מוסדרים. לא מוסדרים, בסדר

שבכל ישוב יש יותר מ-1,000 חיבורים לא מוסדרים. לדייק, כן. כלומר, יש עוד ישובים אחרים. יש עוד ישובים. ברור, יש. הוא שואל על חורפיש, אדוני. זה מדגם של היישובים. לא, בחורפיש אני לא שואל, כי אני מכיר. אני יודע כמה. אז ביישובים האלה שיעור החיבורים הלא מוסדרים הוא בין 25% ל-68%. חברת החשמל מסרה גם נתונים על מספר פניות בעקבות תקלות. ולפי הנתונים האלה שמחשבים את שיעור התקלות ביחס למספר החיבורים המוסדרים, ברמה הארצית רואים שיש שיעור תקלות שנתי למספר חיבורים מוסדרים של 6.6% וביישובים הבדואים בנגב רואים ששיעור התקלות למספר החיבורים המוסדרים הוא כמעט פי שלושה, 18%. אבל פה אני חסר לי. אני קראתי ואמרו שאנחנו לא נוכל לתת תשובות לגבי ישובים, כי חלק מהקווים נותנים לכמה ישובים. אבל בכל זאת, יש ישובים ערבים, גדולים, אל מסרה, טמרה, אום אל פחם. אנחנו רוצים ביישובים האלה מה אחוז התקלות.

אני גם לא הבנתי את התשובה. כי התקלה הייתה בתוך היישוב ולא מחוץ ליישוב. ולא תקלה על כל היישוב, אלא על שכונות ספציפיות. ועל כן היה אפשר לעשות את העבודה. אבל כנראה אז הפקידים הלכו הביתה, אז לא היה מי שיאסוף את המידע. אדוני יושב הראש, הם בכוונה לא נתנו את זה.

ניתן לד"ר אילה להשלים ואז. אני סיימתי. סיימת? אז אני רוצה להודות לך. ד"ר אילה אליהו, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אנחנו נרצה לשמוע את חברי הכנסת לפני שניתן זכות דיבור לנציגים של חברת החשמל. נמצא איתנו אורן הלמן, סמנכ"ל. ומשה כהן, סגן הסמנכ"ל? ממלא מקום סמנכ"ל. ממלא מקום הסמנכ"ל. מופיד, כנראה הגעת ראשון לאולם, לפי הרישום של לאה. אז מופיד מרעי, חבר הכנסת, בבקשה. אישה יקרה, מלווה את הוועדה הרבה מאוד שנים. אז בוקר טוב ותודה באמת אדוני יושב הראש על הדיון. אנחנו חיינו במציאות העגומה הזאת וחידדה עכשיו במחקר עד כמה שהמציאות באמת עגומה ומאחוריה אני שמעתי נתונים פה פשוט זה הזוי. אני שאלתי את עצמי, אנחנו באמת במדינת ישראל בשנת 2022? כשאתם אומרים לי ישוב 60% לא מחובר לחיבור חשמל נורמלי? ואני מזכיר לך אדוני יושב הראש, כשדיברנו על חוק החשמל אני אמרתי משהו. ואני חוזר על זה. מי שלא רץ עם מטף כיבוי לכבות שריפה בתוך בית לחלץ ילדים שנמצאים בתוך הבית כתוצאה מקצר חשמלי, כתוצאה מחיבור פיראטי לא מבין מה המשמעות של חיבורי החשמל והסדרה של הנושא הזה. אני חוזר על זה, כי אני אומר את זה מתוך הרגש, כי אלה דברים שהיו. לכן הנושא הזה בוער. אני לא אחזור על הנתונים, אני לא אחזור על מה שאמרתי בעבר. אני כן רוצה להיכנס דווקא להצעה לפתרון. יושבים פה חברת חשמל והם יכולים אחרי זה להתייחס. אז שוב, המציאות קיימת, המצב לא טוב. אין תכנון, אין לנו תשתיות, אין תכנון לתשתיות ואין בניית תשתיות. העובדות קיימות שיש חיבורי חשמל פיראטיים. מרבית חיבורי החשמל, אדוני יושב הראש, מרבית חיבורי החשמל נמצאים בתוך בתים שהם,

אפילו 90%, 80%, לא משנה כרגע הנתון האחוזי לא בדוק, הם מיועדים להסדרה על פי התכניות המפורטות שמוגשות, כדי שיהיה חיבור חשמל זמני. עד כאן, אז הבתים אמורים להיות מסודרים. אני לא מדבר כרגע על בית שאין סיכוי שיוסדר לו היתר בנייה. אני מדבר על בתים שהם עולים בקנה אחד עם התכנון המתארי העתידי. קרי, תכנית מפורטת לאחר הגשת תכנית מתאר כוללנית. כדי למנוע את המצבים של הפסקות חשמל, וחווינו בחורף האחרון הרבה מאוד הפסקות חשמל. גם הפסקות חשמל זה חלקיות מה שנקרא, פאזה אחת. שכונה שלמה חיה עם פאזה שלמה בתוך הבית, שש שעות. אני חוויתי את זה. למה? כי יש קצר ברשת עצמה. אני אגע אחרי זה במילה אחת לגבי יישובי רמת הגולן, שההסדר שם לא טוב.

אדוני יושב הראש, דוגמה מג'דל שמס, קנה ראש המועצה, יותר נכון שכר ראש המועצה, חמישה גנרטורים שכונתיים, כדי לספק חשמל שלא תהיה אף הפסקת חשמל בחורף. נכון שההסדר אצלם זה כמו הקיבוצים, המועצה מוכרת את החשמל, גובה את הכסף. אבל חייב להיות שם גם פתרון. אני חוזר להצעה. מאחר ואני חשבתי על זה כשהייתי ראש רשות, איך אפשר לקדם את זה. הרי יש מגברי מתח שאפשר להצמיד אותם, אני לא מדבר כרגע על שנאי גדול. מגברי מתח, מגבירי זרימה. אפשר ללכת לכל היישובים האלה, כרגע, כפתרון מיידי. לתשתיות הקיימות, לשים הגברת מתח כדי שנמנע מקצרים בשכונה שאין עדיין שם תשתית. היא מיועדת להיות מנויה על פי תכנית מפורטת. עדיין לא העברנו את הקו המרכזי, את הקו הראשי. היום הכל תת קרקעי, יהיה תת קרקעי. לשים מגברי מתח זמניים. מגבירי המתח הזמניים חוסכים לנו באמת קצרים. הקצרים האלה בחיבורים הפיראטיים חוסכים לנו קצרים בתוך היישוב, קצרים בתוך היישוב חוסכים קצרים לחברת החשמל. בשורה תחתונה זה win win win. כך צריך לעבוד, כך צריך להסדיר את זה. אני מציע, אדוני יושב הראש, בנוסף לעשייה המבורכת שעשית לגבי חיבורי חשמל, אני בתזרים. הגברת מתח, הכנה לחיבורי חשמל זמניים ואחרי זה כמובן בהפקדה של התכנית חיבור חשמל קבוע. זה התהליך עצמו. כך צריך להיות. אפשר להטיל על חברת חשמל, הם יודעים למה אני מתכוון. שיתחילו לעשות את זה. אני חושב כולם מרוויחים מזה. תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת מופיד מרעי. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בבקשה. בוקר טוב לכולם ותודה ליושב הראש על הדיון החשוב הזה, הקריטי וההכרחי. בסופה האחרונה, כשקר וגשם וכולם ככה מנסים להתחמם בבתים שלהם, אני מקבלת עשרות טלפונים, כולל גם אני יודעת שבוודאות גם חברי כנסת אחרים מקבלים עשרות טלפונים ופניות משכונות שלמות.

נכון. של ערים ערביות ושל ישובים ערבים, על זה שהם כבר יומיים,

ארבעה ימים ללא חשמל. ללא יכולת לא להתחבר לחשמל, לא להתחמם ולא לספק את השירותים המינימליים לילדים שלהם, לקשישים וכו'. כמובן שהיינו בקשר עם חברת החשמל, אבל אני חוזרת על הנושא של חוק החשמל. כי אז בתקשורת בעברית והציבור היהודי לא הבין את המשמעות של חוק החשמל. והיו הרבה מאוד זלזול גם בנושא הזה של 'מה, מה הבעיה? זה אמור להיות משהו שהוא מובן מאליו'. אז עובדה, שעד עכשיו זה לא קרה ויש מה בכך. היה מי שדאג להפוך אותו לסיפור לאומי. בדיוק. וזה סיפור אזרחי פר אקסלנס. החיבור לחשמל זה אמור להיות משהו אזרחי פר אקסלנס. אני דורשת שיוסדר הנושא הזה של תשתיות, כולל גם בשכונות שלא רק ביישובים או במקומות שהם עדיין לא מוסדרים. אלא גם בשכונות של ערים שהן מוסדרות ומוכרות על ידי משרד הפנים. יש שכונות שלמות שאינן מחוברות לחשמל וצריך להסדיר את התשתית הזאת. אי אפשר עדיין להסתכל על הנתונים האלה. אני רוצה להדגיש שלושה נתונים: ג'דיידה מכר, 60% מג'דיידה מכר לא מחוברת לחשמל. פקיעין, 60% לא מחוברת לחשמל. ורהט 50% לא מחוברת לחשמל. ואם אנחנו כבר מדברים על חברת החשמל אני רוצה להזכיר לך, להזכיר לך כבוד הסמנכ"ל, את הנושא של ייצוג הולם. אי אפשר שאנחנו כל פעם נעסוק בחברת החשמל ולא נדבר על ייצוג הולם של ערבים גם בדירקטורים וגם כעובדים בכירים בחברת החשמל. אני קיימתי דיון לפני שבוע בנושא הזה בוועדה המיוחדת לענייני ערבים והמספרים מזעזעים. נא קחו את הנושא הזה ברצינות יותר. אז אני מזמין אותך להזדעזע עוד יותר בדיון הבא, על הייצוג של האוכלוסייה הערבית בוועדות התכנון. תבואי עם יד על הלב, כי אחרת תפלי. כן, אני מכירה את הנתונים המזעזעים. תודה רבה חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. סבאח אל-ח'יר אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, נציגי חברת החשמל. תודה לך על הדיון באמת החשוב הזה. והמחקר המקיף שאני חושב שאפילו אנחנו שמתעסקים בנושא הזה ודיברנו שנים, כל הזמן אמרו שיש כ-50,000 בתים שלא מחוברים לחשמל. שזה הבתים שהם לא מוסדרים ולא קיבלו רישיון. אבל לפי הנתונים האלה - - - זה הרבה יותר. למעלה מ-100,000. זה פי שלוש. אם אני מדבר, אדוני יושב הראש, שאנחנו החברה הערבית, אנחנו כאילו מיליון וחצי. אני לא לוקח נגיד ירושלים המזרחית. אם אנחנו לוקחים מיליון וחצי ומחלקים בארבע נפשות כאילו פר בית אב, אני מגיע בערך ל- 350,000 בתי אב בחברה הערבית. פה אני רואה שרק ב-15 ישובים אני מגיע ל-31,000 בגליל ומשולש. ו-24,000 בנגב, רק ליישובים המוכרים. אז אם אני לוקח עוד 150,000 ביישובים הלא מוכרים, אז יש לי בנגב לבד 150,000 בתים שהם לא מחוברים לחשמל ובגליל ובמשולש אני מגיע, אם ב-15 ישובים ויש לנו עוד 70 ישובים, 80 ישובים אפילו, אז זה 100,000 לפחות. אני מגיע לפחות לפי הערכות האלה ש-150,000 בתים ערביים לא מחוברים לחשמל. זאת אומרת מחצית מהבתים, אדוני יושב הראש. זאת תופעה שאי אפשר לקבל אותה. וזו תופעה שאנחנו אפילו, אני אומר, אצלנו בדיונים הפנימיים כל הזמן דיברנו על עשרות אלפים. אבל התופעה הזאת, מהנתונים האלה, ואני מבין שהנתונים האלה, ההערכות האלה, אמרת שהם קרובות לנתונים של ועדות התכנון. אז פה מדובר, עם כל הכבוד, על מדיניות מפלה. ולכן אדוני יושב הראש, אני חושב שצריך אולי לשנות את הכותרת: הקשר בין תכנון להפסקות חשמל צריך להיות איך מיד מדינת ישראל מחברת את כל הבתים האלה לחשמל. זו השאלה. ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הוויכוחים הפוליטיים והוויכוחים המפלגתיים. אבל אני אומר לא יעלה על הדעת שבמאה ה-22 אנחנו נגיע למצב שמחצית מהבתים ביישובים הערביים לא מחוברים לחשמל. זה בושה וחרפה. עכשיו אני עובר לנקודה השנייה, לחברת החשמל. אני אומר, גם הנתונים האלה הם לא נתונים חדשים. זה לא רק בשנת 2022. הם היו גם ב-2021. אולי הייתה עלייה של שיעור מסוים של בתים, אבל למה אנחנו בשנה שעברה, אורן, ולמה בשנה שלפניה, 2020, 2019, לא היו כמות ההפסקות האלה שאנחנו היינו עדים להם השנה. השנה אני אומר לך, אין ישוב, אין ישוב ערבי - - - חבר הכנסת מופיד, אחרי זה תדברו על המעמד של העדה הדרוזית. זה מפריע. אתה צודק, אני מתנצל. חבר הכנסת עלי סלאלחה בא עם תעודה. איזה תעודה? הוא כל הזמן מחלק תעודות, כי הוא היה מנהל בית ספר. עכשיו חילקו לו תעודת מחלים מקורונה. מזל טוב. סלאמתק. ולכן אני אומר, אני מבקש נתונים מחברת החשמל. נתונים של שנה שעברה, חודש ינואר 2021 לעומת ינואר 2022. אז ביקשנו,

בהמשך אולי אורן ייתן את זה. אבל ביקשנו, אילה דיברה על זה גם. אין, אני אומר לך, יש הבדל תהומי. אני מעראבה - - - אז אני אומר לך, לא היה אף פעם הפסקות, זה לא ניתוקים. ניתוקים אפשר להבין שהם מנתקים. זה הפסקות חשמל. השנה היה שיא של כל השנים בהפסקות חשמל.

אני שואל למה, אחרי זה אתה תענה. כי אני אומר לך, היו שכונות שלמות, במשך ימים שלמים.

אתה תגיד לי חיבורים של בתים לא חוקיים וזה וזה. אבל זה היה שנה שעברה. אם אני לוקח חייווה ד-חוסיין בעראבה אותו דבר. אם אני לוקח חייה אלג'ארביה, שבעראבה, שאתה מדבר על משעה 18:00 בערב עד 8:00 בבוקר כל יום, קבוע. כולל בימים אלה? לא, אני מדבר על החודש שעבר. אז גם השיא היה גם בזה. זה היה בכל היישובים. אז לכן אני אומר, דיברנו בחוץ, אמרת לי על דיר אל חלאט, שכונה בנצרת, ששיגעו אותך וגם רדיו נאס וכל התקשורת, הם שיגעו אותו. גם אנחנו שיגענו אותו כולנו. אבל זה ימים שלמים. לכן אני אומר, אנחנו רוצים תשובות. אל תתלו את זה. אם יש בעיה באספקת חשמל, אנחנו רוצים לדעת כדי למצוא חלופות. הנה, בנגב, התגברו ואמרתם על הנגב והם כבר יותר מתקדמים. אז יכול להיות שצריך להעתיק את ההתנסות של יישובי רמת הגולן גם אלינו, להתחיל לרכוש כל רשות תרכוש חמישה גנרטורים ענקיים, לחלק את זה בכל המקומות בעיר וזהו, נסתדר עם גנרטורים. ומי צריך חברת חשמל ו-"ווג'ראס"? נעשה כמו בנגב, אנרגיה סולרית. כי אז גם יכול להיות שהרעש יכריח מישהו שיתחיל להסדיר את הסוגיה. לא, לא את חברת חשמל, את הפוליטיקאים כמובן. רק לידיעה, יושב הראש, מי שאחראי על התשתית בתוך ישובים, ברגע שיש הסכם של היישוב עצמו, של הרשות המקומית, מול חברת חשמל, מי שאחראי על תקינות התשתית בתוך היישוב זה היישוב עצמו. לפעמים הוא לא מצליח לעמוד בזה, ואז יש בעיה. מופיד, נחזור אליך בהמשך. לכן אדוני יושב הראש, רק לסיכום.

תן לחבר הכנסת אוסאמה שהוא יסיים, הוא לא הפריע לך לפי מיטב זיכרוני. אבל הוא מפריע לך כל הזמן. גם אני לא הפרעתי לך. אני ויושב הראש מסתדרים, זה בסדר מופיד. אני מבקש אדוני, קודם כל שבאמת, על העניין הזה של הניתוקים, אנחנו רוצים ניתוקים ביישובים הערביים. אל תתחמקו מזה. ואנחנו רוצים השוואות בין חודש ינואר 2021 לחודש ינואר 2022. תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת אוסאמה סעדי. עכשיו זכות הדיבור של ענבר, אלא אם כן את תוותרי לאימאן שמבקשת בגלל שהיא צריכה להיות - - - יאללה. אני רוצה להודות לך חברת הכנסת ענבר בזק. אז אני נותן זכות דיבור לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

לכולם, חברים, חברות, כבוד היו"ר. הכבוד הוא שלי להיות נוכחת. אהלן וסהלן.

אני סומכת עליך כל הזמן שאתה כאן שומר על הדברים. שומר סף. שומר סף במיוחד.

יש הרבה דיונים חשובים, אקוטיים ממש כמו הדיון הזה, שמתרחשים עכשיו גם בכספים וגם בחינוך ועוד מעט בבריאות, ואני חייבת להיות גם שם כחברת ועדה. אבל היה לי חשוב באמת לבוא היום וגם לפנות קודם ליושב הראש לקיים את הדיון הזה. אנחנו ראינו באמת מה שקרה השנה בקרה האחרונה, שהיה קור ממש קשה והיו ניתוקים והפסקות חשמל רצופות מעל ומעבר. אני גם חושבת שאף פעם לא היה כזה דבר. ימים רצופים. ימים רצופים, בקור, איך אומרים? קור כלבים? ככה אומרים? קור כלבים, ממש. ממש שאין אפשרות כאילו בלי שיהיה חימום בתוך הבית ולא לדבר על הטלפונים שקיבלנו גם על אנשים וילדים חולים שמחוברים למכשירי חמצן ולכל מיני מכשירים, שהיו בבהלה ובלגן מאוד גדול. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים בלחיצת כפתור לפתור את כל הבעיה הזאת. אבל מה שקרה בחודש שעבר זה מחייב לא רק את הדיון הזה, זה מחייב תכנית שלמה מה אנחנו הולכים לעשות בנדון. כי זה יחזור על עצמו גם בחורף הבא וגם בקיץ הבא. אי אפשר להתעלם מהסוגיה ואין ספק שזה קשור קשר ישיר לכל הנושא של תכנון ובנייה. לכל הנושא של איך רשויות המדינה מסתכלות על החברה הערבית ולוקחות אותן בחשבון או לא לוקחות אותן בחשבון. וגם אני לא רוצה לשחרר מאחריות את כל מי שנמצא בתפקיד, החל מראש רשות, מהנדס, חבר כנסת, כל אדם שנמצא בתפקיד שלו. גם אנשי מקצוע שנמצאים בחברת החשמל, במקומות אחרים, שצריכים לסייע. אני חוזרת בי, לא לסייע, לקחת אחריות על הסוגיה הזאת ולתת תכנית שלמה שנתחיל לעבוד עליה לקראת התקציב הבא ולמצוא את המשאבים ואת הפתרונות הרלוונטיים כדי באמת לצאת מהברוך הזה. אי אפשר בעידן כזה, במדינה שמחשיבה את עצמה מהמפותחות בעולם, שבתים 10 ימים ו-12 ו-13 ימים נשארים בלי חשמל. חשמל זה היום אוכל, זה להתקלח, להתרחץ, להיות מחובר למכשיר הנשמה. עברו הזמנים שאנחנו יכולים להביא עצים ולהתחמם. וראינו גם כמה טראגיות, אנשים שנהרגו בגלל שאין להם אפשרות להתחמם בחשמל והשתמשו באלטרנטיבות אחרות. אפשר להגיד ככה, בסופו של יום - - - אפשר הכל, אבל - - - בסופו של יום,

סליחה. אני לא מפריעה לך כשאתה תדבר. אורן, תן לחברת הכנסת להגיד את כל מה שהיא רוצה. בסופו של יום, אני רוצה - - - אורן, למה? ההורים בבית צפאפא לא בגלל זה? אבל אם מאשימים אותנו בזה - - - לא, זה לא במקום. לא, אני לא מאשימה.

אני דווקא מאשים את המדיניות הרשמית, לא את חברת חשמל. אני דיברתי על רשויות הממשלה. זה פשע פוליטי שהתרחש במדינת ישראל לדורותיהן של כל הממשלות. ג'דיידה מכר, האיש ואשתו, בעל ואשתו בג'דיידה מכר,

לא מזמן גם היה משהו בשאהור שם, לא רק בג'דיידה מכר. זה לא מכוון, לא.

אם המצב יישאר ככה, זה לא יהיה פעם אחרונה.

והשאלה, אם אנחנו נמשיך לשבת כאן ולדבר את הדברים או שנגיד שהגיע הזמן להתחיל לחשוב על תכנית ולראות כל אחד ואחת מהמקום שלו מה חלקו בתכנית הזאת. ואיך להוציא אותה אחר כך מהמקום של התכנון לפעולה. ואני באמת מתנצלת שאני חייבת לצאת. אני סומכת על החברים כאן באמת וגם על חברת החשמל, למרות כל האתגרים, שתביאו ותציעו לפחות את הפתרונות המקצועיים ואחר כך אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בכוח שלנו כחברי כנסת ולדחוף, שפתרונות אלו יהיו מחוץ לנייר, בשטח. תודה רבה כבודו.

אני רוצה כהערה לומר, אני לפחות, וגם אימאן באמת יזמה ופנתה אליי, ביקשה גם את הדיון. אנחנו לא באים לחפש אשמים. במיוחד לא את חברת החשמל. לי יש דעה מוצקה שיש פה פשע שממשלות ישראל לדורותיהן עשו אותו כלפי החברה הערבית בכל הקשור לחיבורי חשמל. הם השתמשו בדבר זה ככלי ענישה קולקטיבי, וקיוו שבאמצעותו הם יכופפו את האנשים עד כדי זה לבוא לזחול אליהם. אז הפשע הזה צריך להסתיים. זה נושא שבגינו מעמידים אנשים לבתי דין בין לאומיים. וצריכים להתייחס לסוגיה הזאת אחרת. ואני מדבר על עשרות אלפי בתים שהמדינה לא מנהלת נגדם כלום.

לא שהם טוענים נגדם לא בבתי משפט, בשום מקום. רק לא רוצים לחבר אותם לחשמל. אז מכאן גם, אני מבקש לא לענות בסגנון של להתגונן. אני רוצה תשובות מקצועיות באמת. מה אנחנו הולכים לעשות, גם כחברת חשמל, כדי להקטין הישנות הדברים בשנה הבאה, אולי בגל הקור הקרוב,

על כן, זה לא אישי. זה לא מופנה לא נגד סמנכ"ל ולא מנכ"ל ולא חברת חשמל. יש תחושות מאוד קשות ובצדק, של מי שסובלים מהנושא הזה. חברת הכנסת ענבר בזק, אני רוצה להודות א' שנתת לאימאן לדבר. וגם לחכות לי בסבלנות שאסיים את הדברים שלי. בבקשה. הכל בסדר. אתה אמרת דברים חשובים וקודם כל, באמת תודה גם על הדיון המאוד חשוב הזה וגם על הדברים שאמרת. כולם פה, כל מי שדיבר לפניי באמת אמר מספרים ודיבר על המצוקה. אני רוצה לתת סיפור אחד ברשותכם. שיחת טלפון שקיבלתי ביום שישי שעבר מאום אל פחם, מאבא של אחמד מוסטפא עבד אל ראוף מוחמיד. בחור צעיר, חולה, נכה שמחובר למכונת הנשמה. וההורים מספרים שכל כמה שעות יש הפסקת חשמל של כמה דקות והם בחרדה אמיתית שהילד זקוק למכונת הנשמה. כמו שאמרה פה גם חברת הכנסת ח'טיב יאסין, יש הרבה סיפורים כאלה. זה פשוט כששומעים את השם וכשמדברים עם המשפחה ושומעים מקרה בודד, זה פתאום הופך את זה למוחשי. ואנחנו מדברים, אמר חבר הכנסת סעדי, 150,000 בתים שלא מחוברים לחשמל, אז כששומעים סיפור אחד בודד ומבינים שיש כנראה עשרות אלפים כאלה של אנשים שהחיים שלהם תלויים בחשמל והם חיים בחרדה יום יומית. זה לא רק לשבת לילה שלם ולקפוא מקור. זה תינוקות שיכולים למות. זה אנשים, קשישים או חולים שמחוברים לחשמל אז זה ברור, אין לי ספק שכל מי שיושב פה בחדר מבין את דחיפות הטיפול בעניין הזה. אני רוצה לציין לטובה את חברת חשמל. ברגע שקיבלתי את הטלפון הזה, אני פניתי ישירות לשרת האנרגיה, לשרה קארין אלהרר, תוך פחות משעה כבר קיבלתי תשובה שחברת חשמל יצרה קשר עם המשפחה. פנו אליהם, טיפלו. אתמול, אגב, עשיתי follow up, התקשרתי לבדוק. המשפחה אמרה שמאז שחברת חשמל טיפלה אין הפסקות חשמל. אבל ברור שאם אנחנו עכשיו לוקחים את המקרה הבודד הזה, אי אפשר לפעול בצורה כזאת פרטנית. וחייב להיות פתרון. ואנחנו צריכים לדאוג לפתרון בטווח המיידי ופתרון בטווח הארוך. אז אני מחזקת את מה שאמר חבר הכנסת מופיד מרעי, על הפתרון מיידי של לספק גנרטורים, מגברי מתח, כל מה שאפשר כרגע. לעשות מיפוי ברשויות איפה נמצאים אותם בתים שיש אנשים חולים, אנשים שזקוקים לחמצן, תינוקות. איפה יש את המקומות האלה שאנחנו חייבים כרגע עכשיו למצוא פתרון כדי שאנשים לא ימותו. ככה זה פשוט. לראות איך המדינה גם עוזרת לרשויות. לא לכל הרשויות יש את היכולת לתקצב את זה. בטווח הארוך אני הייתי מצפה מהדיון בוועדה זה שנקבע גם לוחות זמנים ויעדים. יעדים לחברת חשמל ויעדים לוועדות המחוזיות ולמוסדות התכנון גם שייתנו עדיפות. להגיד תוך כמה זמן. הרבה מספרים פה נאמרו. תוך כמה זמן אנחנו מגיעים למצב שאם היום דיברנו על ישובים ש-60% לא מחוברים לחשמל, עד מתי אנחנו מדברים על ירידה ל-30% ועד מתי 0%. ממש לבוא עם יעדים. גם לוועדות, גם לחברת חשמל - כדי שיהיה משהו קונקרטי שאנחנו נוכל לבוא ולמדוד. אני סומכת עליך, יושב ראש הוועדה, שתקבע דיון המשך בתקופה הקרובה ואנחנו נמדוד את זה. כי זה בסדר לשבת פה ולדבר. אבל אנחנו צריכים לוודא שהדברים באמת קורים, כי בסוף מדובר בחיי אדם. אז תודה רבה על זכות הדיבור. אני רוצה להודות לך מאוד, חברת הכנסת ענבר בזק. תודה רבה באמת. חבר הכנסת בני בגין, בבקשה. תודה לך אדוני יושב הראש. היות שהדברים נרשמים, אז אני מבקש אדוני להסתייג מדבריך הכלליים על ממשלות ישראל לדורותיהם והביטויים הקשים שהשתמשת בהם. כן, הפרוטוקול רושם, תסתייג, בבקשה. הביטויים הקשים והלא מוצדקים שהשתמשת בהם. לחלק מממשלות ישראל בעבר התנגדתי, הייתי באופוזיציה. אם כאן בכנסת או מחוץ לכנסת. אבל אני מציע שנטפל בבעיה הזאת כפי שהיא ולא נפליג למחוזות שאין להם הצדקה מעשית, כאילו העדר החיבורים לחשמל נוגעים - - - תלוי איפה אתה נמצא בתוך הבעיה, חבר הכנסת בני בגין ואתה באמת לא נמצא, אז אני מבין אותך. אני לא הבנתי אותך. תלוי איפה אתה ממוקם מבחינת הבעיה עצמה. אתה לא ממוקם בתוך הבעיה, על כן אתה מרגיש איך שאתה מרגיש. בכל מקרה, הערותיך נרשמו בפרוטוקול והכל בסדר. תודה. אני חושב שגם כדאי שאנחנו נפעל לאו דווקא על פי רגשות, כי הם עלולים לסחוב אותנו למקומות שאני חושב שהם לא מוצדקים, לא נכונים והם מערפלים את הדיון. אני לפני שאני אומר דברים, הייתי באמת מבקש את הנתונים ואת ההסברים מה קרה בחורף 2022 או 2021, כאשר התופעה התחילה, לעומת שנים קודמות. כי אני לא זוכר שהעלו בוועדה או בציבור עוצמה כזאת של הפסקות חשמל. אז אני מבקש לדחות את דבריי העיקריים, אם יהיו לי, לאחר ההסברים של חברת החשמל.

נתונים בטאבלט מולך על אחוזים. לא, צריך להבין מאין צומחות הרגליים האלה. הנתונים הם נתונים. עכשיו צריך גם הסבר. אני אזכיר בכל זאת במשפט וחצי. היה כאן אורן הלמן בדיונים לגבי חוק החשמל, זה לא מזמן. והביע את דעתה של חברת החשמל. תאפשרו לנו, אז אנחנו נחבר כל בית.

כי העדר החיבורים מטריד גם אותם.

וגורם גם להם לקשיים, מלבד הגישה כמובן. על כן טענתי שהנושא פוליטי, לא קשור לחברת החשמל. לא, בסדר, נו. ולא אהבת את זה. טוב, בבעיה הפוליטית עסקנו לפני כחודשיים שלושה. אישרנו חוק. הוא ברור או חשבתי שהוא ברור ויישובים שאין בהם תכנית אפילו כוללנית, אז יש קושי מסוים, נכון, לחבר בתים לחשמל.

אבל הייתי באמת רוצה להימנע מהערה לפני שאני מנסה יחד עם החברים מחברת החשמל להבין את התופעה. את הסיבות. תודה אדוני יושב הראש. תודה רבה חבר הכנסת בני בגין. חבר הכנסת עלי סלאלחה. שלום חברים, שלום לכולם, שלום אורן, יושב הראש. החשמל הוא ברכה. זה שאנחנו לא מחברים את כל אנשים היא הופכת להיות סכנה. למה לא מחברים את כל הבתים? החלטות פוליטיות בשביל למנוע מאנשים לבנות "כביכול" בנייה לא חוקית. לו הייתה מדינת ישראל מרשה לערבים ואחרים להרחיב את תכניות המתאר, כהוגן ולפי גודל האוכלוסייה, אז כולם היו רוצים לבנות לפי החוק. אף אחד לא רוצה להיות עבריין. אבל לצערנו הרב, אני קורא פה יותר מ-1,000 חיבורים שהם פיראטיים, שעלולים לסכן את המשפחות, הילדים ואת כולם. ולכן חברים, אני חושב שיש מקום במדינת ישראל שמגדירה את עצמה מדינה דמוקרטית, הומנית וכל הדברים היפים האלה, לחזור בה. לאפשר חיבור חשמל לכולם. לכולם. שיקבלו את זה בהיותו מצרך בסיסי. ולצאת מכל הסיפור, להרחיב את תכניות המתאר, להתייחס לאוכלוסייה המוחלשת ביחס הולם. ואם אני רוצה לקחת את בית ג'אן לדוגמה, יותר מ-60 שנה תכנית המתאר שלה לא הורחבה. והחייל המשוחרר שרק סיים את השירות שלו ורוצה לבנות בית ולא מצא לו שיכון והמדינה לא עזרה לו, אז הוא הלך לחלקת האדמה של אבא שלו, רשומה בטאבו, שהיא רחוקה אולי מטר או שניים מתכנית המתאר, ובנה. מה, הוא פשע? הוא פשע? הוא לא עשה כלום. הוא רוצה לחיות כמו כל אחד ואחת במדינת ישראל. ולכן זה לא פייר, זה לא טוב. אני אישית יחד עם כל ה-כואב להם, דורשים לאפשר לחברת החשמל לחבר את כל האנשים האלה לחיבור תקני שלא יסכן אף אחד. לא ילד ולא אישה ולא זקן ולא בן אדם שבסך הכל, בסך הכל רוצה ליהנות מהחיים. והחיים, חברים, קצרים. כולנו ביום אחד נעזוב את העולם הזה ונלך לעולמנו. תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת עלי סלאלחה. לפני שאני נותן לך, אורן, רוצה לעבור לזום, לדבר עם ד"ר סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל פחם. סמיר, שומע אותנו? שומע, סלאם עליכום. סלאם. בבקשה. קודם כל, אנחנו עברנו בתקופה האחרונה מצב שאני חושב במאה ה-21 אם אני אספר לכם שאום אל פחם עברה אף אחד לא יאמין. עם כל הכבוד, לא היה חשמל בשכונות שלמות בעיר. גם בביתי, אבל מה ביתי לעומת בתים אחרים של אנשים קשיי יום. אזורים שלמים בעיר. אום אל פחם היא עיר ואם במדינת ישראל, דרך אגב, 60,000 תושבים. לא היה חשמל חבר'ה. בסוף, כשאני מדבר עם אחראי לוגיסטיקה אז הוא אומר לי אתה מאשים אותי בקונספירציה? אמרתי לו תשמע, הבן אדם הפשוט, התושב הפשוט, מבחינתו כנראה יש הכוונת עומסים וקל לכם להוריד את השלטר מעל אזורים באום אל פחם. ככה אני צריך לחשוב, לתומי או לא לתומי.

הבעיות של עומס חשמל ידועות לא מהיום, לא מאתמול, לא משלשום. אבל השנה זה כבר עבר כל גבול. זה אזור שכל אום אל פחם היו הפסקות, באזור עין אל ווסטא איפה שאני גר. באזור ברעלה, באזור סלאח א-דין. היה ניתוקים. בסקאנבר, עין נאבי, עין קטיני. כלומר, אזורים נרחבים בעיר. ובסוף חברת חשמל מוציאה הודעה אל העיתונות, שכלומר היא מכוונת בואו תלחצו בדרך זו או אחרת על הממשלה כדי להתיר חיבורי חשמל. כך אני מבין את זה. יכול להיות שאני בור הארץ, אבל כך אני מבין את אותה הודעה לעיתונות של חברת החשמל. מכאן צריכים לתת פתרון ויפה שעה אחת קודם, בכל נושא של חיבורי בתים. אני עכשיו,

אבל יש עוד דיון עם ועדת תכנון ובנייה, עם הוועדה המחוזית והם שם רוצים, הם נותנים את הטון לגבי חיבורי חשמל. ואז אומרים חלק מהבתים שנושקים למי עמי לא יחוברו לחשמל. אז חבר'ה, עם כל הכבוד, אם אנחנו משטר צבאי, תגידו לנו 'אנחנו משטר צבאי' ואז נחזור - - (הפרעות בשידור הזום). אני מניח שאם אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית אנחנו נמצאים במדינה שהיא צריכה לתת מענה לכל אזרחיה. זה לא מה שקורה היום. אין מענה לכל אזרחי המדינה בכל מה שקשור, הממשלה והמדינה לא נותנת חיבורי חשמל מצד אחד ומצד שני חברת החשמל מתעללת בתושב הפשוט. הבן אדם שמשלם לחברת החשמל ובסיכומו של יום הוא לא מקבל את השירות שצריך לקבל. תודה רבה ד"ר סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל פחם. הודא אבו עבייד איתנו? פורום דו קיום בנגב.

מרחבא. סלאמת. שמי הודא אבו עבייד, אני מהפורום לדו קיום בנגב. אני רציתי לבקש לדבר מאחר ואני בעצמי חווה את ניתוקי החשמל האלה. איפה את גרה, הודא? אני גרה בלקיה. ישוב בנגב, מוסדר. אמור להיות חשמל.

יש לנו נתונים על לקיה פה ברשימה? בוא נראה את לקיה. סליחה שאני קוטע אותך. נתונים מזעזעים על לקיה. לפי הנתונים 75% כאילו החיבורים שלהם לא מוסדרים. כן, תמשיכי הודא. נכון. אז מה שרציתי להגיד שאנחנו כל השנים בעבר תמיד סבלנו במיוחד בתקופת החורף, דצמבר וינואר. תמיד יש ניתוקי חשמל.

אבל השנה זה היה בלתי נסבל. ארבעה ימים ברצף. ואי אפשר לנתק את זה מהמצב בנגב של האירועים שקרו לאחרונה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את הניתוק הזה, כי אנחנו ראינו את זה מיד יום אחרי ההפגנה שהייתה בסעווה ב-13 בינואר. ב-14 כבר היה ניתוק וה-15, 16 וה-17 אצלי בבית לא היה חשמל.

שחברת החשמל לא באה לתקן. הודא, חלק מחברי הכנסת שואלים מה הקשר? התייחסתם לזה ומה הקשר. שנייה, אני אתן לך כמובן. רק אורן מבין ואני הייתי בקשר עם אורן ועם השרה ועם כולם. אז היו מי שטענו ואמרו כמוקדנים של חברת החשמל שאין להם אישור מהמשטרה להיכנס ליישוב כדי לתקן את התקלה. ועל כן יש קשר למה שאומרת. עזבי עכשיו כמה זה היה מדויק, כמה זה לא היה מדויק. כמה המוקדנית דיברה בשמה, כמה דיברה בשם מישהו. זה היה, זה התגלגל, הודעות התגלגלו. זה הגיוני מה שאתה אומר, כי אני מכירה מקרה כזה גם במשגב, באירועים של מאי, שהיה איזה עמוד חשמל תקול, שלא התקרבו אליי כי פחדו.

זה לא כאיזה שהיא נקמה או רצון - - - כן, לא, פה נטען שאין להם אישור להיכנס. ואז המשטרה טענה שהיא בכלל, בכלל אין כזה דבר.

אני אסביר בהמשך, אני אסביר את זה. הרמז היה שמדובר בענישה.

אז אני מציע, עוד פעם, גם, אני לא מרגישה בנוח. להיזהר בזה. חבר הכנסת בני בגין, אתה הצעת הרבה דברים. אנשים יגידו מה הם חושבים. תמשיכי הודא. אני מביע את דעתי כחבר הכנסת. אני מסכימה עם בגין. קשה מאוד לנתק את זה מהמציאות שבה אנחנו חיים.

אני רוצה באמת לבקש, אנחנו כולנו פה בכוונות באמת טובות. בכוונות של לשפר את המציאות. ואני מבינה, כמו שחבר הכנסת בגין קפץ, גם אני קפצתי. לנסות לרמוז שדברים נעשים במזיד או בכוונה או במטרה להעניש זה פשוט לא נראה לי ראוי. יש קשיים, יש תקלות בחשמל, אנחנו כולנו יודעים את זה. בואו נצא מלכתחילה מנקודת הנחה בדיון הזה שאף אחד לא עושה דברים במזיד, אלא אם יש מצב ביטחוני שמקשה על הגעה של מתקנים, אפשר להבין את זה. אבל זה לא כענישה, זה לא בקטע שבאים לפגוע במישהו בצורה מכוונת. בבקשה, הודא. אני אוסיף ואני אגיד שבתקופה שהייתה הסערה, בימים שהייתה סערה, אצלנו לא היה חשמל. עוד פעם, אני גרה בלקיה, ישוב מוסדר, חוקי. נוסעים בכביש 60 מבאר שבע עד למעבר מיתר. מסתכלים ימינה ושמאלה, היישובים היהודים מוארים, היישובים הערבים לא מוארים. אבל זה קשור לתשתיות. אבל ניתן לה להשלים, חברת הכנסת ענבר. אני מכיר את התסכול. אני מכיר את ההרגשות, אז בואו לא נתנגש גם עם מה שאנשים - - - יש נטייה אצל חברת החשמל להסיט את העומסים לכיוונים אחרים, לאוכלוסיות שפשוט אוכלוסיות מוחלשות שפשוט שותקות ולא מרימות את הקול. וחברת חשמל יודעת טוב מאוד איך היא עושה את זה. סליחה שאני אומרת את זה בכזאת בוטות, אבל זה כבר משהו שאי אפשר לשתוק. אי אפשר להעלים עין ולהגיד זה לא מכוון או זה לא קורה. זה קורה, אנחנו חווים את זה ואנחנו רואים את זה. יש לנו עיניים, אנחנו חיים. בקור של הנגב בלילות.

זה פשוט לא נכון. אתם יכולים להגיד מה שבא לכם.

אורן, אתה גם תמשיך להיות מנומס. אנשים יגידו מה הם חושבים, בסדר? אתם יכולים להגיד מה שבא לכם להצדיק את ההתנהלות.

אז שיהיה ברור שזה תחושות ומחשבות ולא מציאות. חברת הכנסת ענבר, היא אומרת מה היא חושבת. אבל זו לא המציאות. זו

יש מציאות עגומה, זה אנחנו יודעים. תמשיכי. זו המציאות שבה אנחנו חיים. ואם גברתי לא חיה את המציאות הזאת, זה אומר שאת חיה פשוט במקום אחר שהוא לא המציאות שלנו. היא דווקא קרובה למציאות הזאת. בנוסף לזה, אנחנו בפורום לדו קיום יחד עם האגודה לזכויות האזרח פנינו לחברת החשמל. עוד לא קיבלנו תשובה. אני מאוד רוצה לקבל את התשובה. פניתם לגבי הטענה הספציפית שהעלית? או בכלל על ההפסקות?

בכלל על ההפסקות. אנחנו פנינו בכלל על ההפסקות. אנחנו עושים תיעודים של כמה הפסקות נעשות ביישובים בנגב. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה. אני שוב רוצה להודות לכבוד היושב ראש על הדיון המאוד חשוב הזה שפוגע לנו ביום יום בחיים היום יומיים שלנו. פשוט למצוא את עצמך מנותק מכל העולם. אתה לא יודע לא לעבוד, מים חמים אין בבית. זה כאילו מציאות שאי אפשר לחיות בה בשנת 2022. תודה. הודא אבו עבייד, אני מאוד מודה לך. אני מכיר גם את הרגשות. אני מכיר את התסכולים של האנשים, שמעתי את זה. תוך כדי היו לנו דיונים גם עם השרה קארין אלהרר, גם עם חברת החשמל, עם המנכ"ל, עם הסמנכ"ל. עם ממלא מקום הסמנכ"ל ועם עוד גורמים. יש פה סוגיה שמעוררת רגשות מעורבים. אנחנו, איך אמרתי? אני באופן אישי לא מחפש אשמים. יש לי את האשם. אני גיליתי אותו מזמן. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להיערך אחרת למצבים האלה, כי משהו שזלג מגדר הסביר קרה השנה. על כן אנחנו לא בעמדה של להתגונן. אם נתגונן זה אומר אנחנו לא מתכננים מהלכים שימנעו זאת בהמשך, בעתיד. אני ארצה לתת, לפני שאני עובר לשאר האנשים שמבקשים דיבור בזום, אורן הלמן, סמנכ"ל בחברת החשמל. אורן, בבקשה. תנסה להיות, אל תענה ברגישות גם אתה, כמוני, כפי שהאשים אותי חבר הכנסת בני בגין. שלא נכתוב הערה לפרוטוקול נגדך. בבקשה. קודם כל, נמצא איתי פה גם משה כהן, שהוא ממלא מקום סמנכ"ל שירותי רשת והוא ירחיב בנושאים מסוימים. אבל אני רוצה להתייחס קודם כל לשלושה דברים: אם הייתי יכול לסכם את הדיון, הייתי אומר מה שעלי אמר. מאז שנכנסתי לתפקיד, לפני בערך 10 שנים, המשימה הראשונה שקיבלתי הייתה לתקן את חוק התכנון והבנייה, כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין טופס 4 והיתר בנייה לבין חיבור לחשמל. זה דבר שאנחנו עובדים עליו, כולל גם שיחות עם המון המון חברי כנסת לאורך השנים. וגם ניסוח אפילו של הצעות חוק שניסינו לשדל על מנת שיעבירו אותם. ולא הצלחנו, לצערי הרב. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני חייב התייחסות לג'ידא רינאוי זועבי, שדיברה על נתונים מזעזעים היא אמרה, של העסקת עובדים מהציבור הערבי בחברת חשמל. 443 עובדים בחברת החשמל שהם 4.5% and counting מה שנקרא. זה ממש לא מזעזע. אנחנו חושבים ורוצים שיהיו יותר. אנחנו עובדים עם מרים קאבהה שהיא נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה כדי להגדיל את הכמות הזאת. אנחנו גם פונים לציבור הערבי ומבקשים ויש לנו גם מנהלים בכירים, ביניהם גם מנהל אגף, סגן מנהל אגף, מנהל מוקדים, שהם מהציבור הערבי. לא רוצה להיכנס לזה, כי לא בגלל זה הם נבחרו. אבל מזעזע זה לא. 4.5, הם מהווים 20% מהאכלוסייה, זה נתון די נמוך.

וטוב שאתם פועלים להעלות את זה. בוודאי שאנחנו פועלים להעלות את זה. זה באמת נמוך יחסית. מאה אחוז, אבל זה לא מזעזע. ואם תשווי אותנו לחברות ממשלתיות אחרות, אז אני מניח שממש לא תזדעזעי. בסדר? לצערי רב. לא שזה מנחם, אורן.

לא שזה מנחם להשוות אותו. האחוז הוא נמוך ובצדק אמרה חברת הכנסת ג'ידא. אבל יש ממשלת שינוי ואנחנו עושים דברים לשנות ויש היום לראשונה מפלגה ערבית בקואליציה. לצערנו זה מתקדם מאוד רע, בכל המוסדות. כן, בכל התחומים. אנחנו במגמת שיפור, זה העיקר. אבקש, יושב הראש, לעדכן שחברת הכנסת ג'ידא זועבי הגישה הצעת חוק בעניין ייצוג הולם בחברות הממשלתיות בכללן. ואנחנו גם תומכים בהצעת החוק הזה. והיו חוקים. יש כבר חוק כזה, לא? יש כבר חוק כזה של ייצוג הולם?

שלא אוכפים אותו. אדוני יושב הראש, אני אשמח להתייחס. רק לטובת הפרוטוקול, נדע מי מדבר. אלון ספיר, מתמחה בלשכה של ג'ידא רינאוי זועבי. קודם כל, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי באמת ניהלה כבר שני דיונים בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית בנושא. ובאמת הוצגו חלק מהנתונים. החוק,

שהיא קידמה בטרומית ואגב ביום רביעי שעבר, גם חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין העבירה בטרומית. ובינתיים הממשלה פרסמה תזכיר חוק. תזכיר שמבוסס על הצעת החוק הזאת. שאמור בקרוב לעלות גם לקריאה ראשונה. ובאמת אנחנו מקווים. אני כן רוצה אבל לומר שהנתונים שאורן הלמן אמר - - - אבל אורן עוד לא השלים, הוא רק התחיל. אז תודה אלון.

אבל אני אעביר את מה שאורן הלמן אמר לחברת הכנסת. תודה וסליחה על ההתערבות.

הוא גם מוקלט, אז כולנו מוקלטים. בבקשה אורן. מאה אחוז. אז זה היה חשוב לי פשוט להבהיר. גם בתחום השירות שלנו עשינו מהפכה שלמה אל מול הציבור הערבי ואנחנו החברה היחידה בישראל שמספקת שירות מלא בשעות הצרכנות גם בערבית. ועוד מעט יהיו לנו גם חשבוניות בערבית. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בעניין הזה. הלקוחות שלנו שהם מהציבור הערבי זהים ושווים בעינינו לאלה שהם מהציבור היהודי, אין שום הבדל ביניהם. עכשיו לגבי מה ששאלת, חבר הכנסת בגין, לגבי מה קרה בינואר. מה שקרה בינואר, במילה אחת קוראים לזה "אלפיס". בכמה מילים קוראים לזה קור קיצוני שנמשך שלושה שבועות. שהיה חלק אומרים 32 שנים לא היה קור כזה. אבל אנחנו ראינו את זה איפה? בשבירת שיאי ביקוש לחשמל. מכיוון שחברת החשמל עברה רפורמה, אז כל עולם ניהול המערכת עבר לחברה ממשלתית נפרדת. אבל אני יכול להגיד ששיאי הביקוש, הצריכה של החשמל בישראל, במהלך גל הקור הזה נשברו פעמיים אחד אחרי השני. הפעם האחרונה הייתה בחורף של 2020. הם הגיעו כבר כמעט ל-15,000 מגה וואט. אבל זה היה, כי אף אחד לא מבין מה זה המגה וואטים האלה, אז מדובר על בערך 11% יותר מאשר השיא הקודם. השיא הקודם היה 11,000? היה 13,300 ומשהו. וכאן היה 11% יותר. זאת אומרת זה נשבר פעמיים.

אנחנו באמת מתמודדים פה, התמודדנו בגל קור הזה עם קור למשך זמן ארוך. כך שכל מיני עיוותים או בעיות שיש צפות בקיצוניות גדולה יותר. עכשיו, זה הדבר השני. עכשיו, הדבר השלישי, אני רוצה להגיד: אני חושב שמה שקרה בשלושה שבועות האחרונים זה בעצם דברי ההסבר לחוק החשמל. זה צריכים להיות, התמונות האלה של השנאים המתפוצצים, של אנשים שיושבים בקור תקופה ארוכה, זה דברי ההסבר לחוק החשמל. אנחנו ישבנו פה ובשקט אמרנו את מה שאנחנו חושבים מזמן. החוק הזה הוא חוק שחייב להיות מיושם במלואו. תנו לחברת החשמל לחבר כל בית בישראל לחשמל. זה הדבר הבסיסי ביותר שצריך. חשמל הוא מוצר חיוני, אי אפשר בלעדיו. למנוע מאנשים שאין להם היתר בנייה להתחבר לחשמל, זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. זה לא - - - תן לו להשלים, חבר הכנסת בני בגין. אין בזה תיאור שלם של חוק החשמל ומשמעותו לחיבורים. זה מה שאני אומר.

עכשיו אני רוצה אבל לומר שבסופו של דבר,

אנחנו עובדים על זה כבר הרבה מאוד זמן. נוצר מצב שבו אנחנו, החיבורים האלה יש כאלה שגונבים חשמל. אנחנו לא מדברים עליהם. כי אנחנו לא חושבים שיש גניבות חשמל יותר בציבור אחד מאשר בציבור אחר. כולם עושים את הדברים האלה. בסדר, זה יש היקפים גדולים מאוד בישראל. זה לא העניין העיקרי. וגם אותה סוגיה שדיברה עליה הודא, שאני מאוד מבין אותה, כי שמדברים על רגשות, אני לא מסוגל להיות בלי חשמל אפילו לא 10 דקות. ואף אחד מאתנו. וכשיש אנשים שנמצאים בלי חשמל הרבה זמן הם כועסים. עכשיו, כן מגיע השלב, ההסבר הנוסף. הפכו את "שירקת אל קאהרבה ל-שורטה אל קאהרבה". אדוני מבין. אני אגיד, "שירקה" זה חברה, "שורטה" זה משטרה. הפכו אותנו למשטרת החשמל.

מעמידים אותנו כחיץ בין החוק שלא מאפשר לנו מצד אחד, לבין הציבור שדורש מאתנו מהצד השני. וזה מצב שהוא בלתי אפשרי. כי כשלמישהו אין חשמל הוא בא בטענות למי?

אנחנו מרגישים גם אחראים. לא סתם אני הגבתי כמו שהגבתי לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, שדיברה על האנשים שנהרגו, אם הם חיממו או לא חיממו. אבל אני רוצה לומר שכבר לפני 10 שנים בעוספיא, לא בינואר 2022, לפני 10 שנים בעוספיא משפחה שלמה נשרפה כי לא נתנו להם להתחבר לחשמל והם הפעילו גנרטור. עכשיו, אני אגיד לכם מה המצב הזה גורם. כי אנחנו מדברים פה עכשיו על סוגיה עקרונית,

אנחנו תכף נדבר גם על הסוגיות הנקודתיות. אבל הסוגיה העקרונית היא כזאת: שילדים מתחשמלים בנגב. ואם אתם תסתכלו על הנתונים ותבדקו בסורוקה כמה ילדים התחשמלו ב-2018 ו-2019 תגלו את המספר 76. 76 ילדים שהתחשמלו. אני לא יודע אם כולם מתו.

ובסורוקה, אתם יודעים, זה לא בתי חולים, וזה דבר שצריך לחשוב עליו. זיהום אוויר, שריפות, קצרים, כל החיבורים הלא מוכרים האלה שלא נעשים על ידי אנשי המקצוע של חברת החשמל מביאים לנזקים סביבתיים מעבר להפסקות החשמל. הפסקות החשמל, אתה יודע מה? זה הקצפת שבכל התופעות הנוראיות אחרות שנגרמות כתוצאה מהעניין הזה שלא נותנים לחברת החשמל, לא מאפשרים לחברת החשמל לחבר כל בית בישראל לחשמל. אפשר לבדוק את הדברים. אם אפשר אדוני לשאול. אני רוצה שאורן ישלים. יש לי הרבה אורחים שמבקשים. רק לשאול לגבי לקיה. לקיה היא ישוב מוכר מ-1990, זה 30 שנה. ויש בה התכנית הדרושה. מהו אחוז הבתים, מחובר או לא מחובר, בלקיה? ישוב מוכר. למה לא חיברתם? לא, זה לא היישוב. אנחנו יכולים, יש ישובים מוכרים שיש בתוכם גם בנייה שהיא לא חוקית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים. המצב שנוצר, אני אסביר רק, בסדר? בשפה שלי. כי אני לא איש חשמל. ומשה, אחרי זה אם צריך תרחיב בהיבט המקצועי. נוצר מצב שבו יש בתים רבים ביישובים לא רק ערבים, גם חרדים וגם במקומות אחרים, שאין להם היתר בנייה, אין להם טופס 4. עכשיו, כשהבתים האלה נבנים אנחנו חברת החשמל, א' לא יודעים עליהם, כי הם לא פנו אלינו. הם לא בתוך הנתונים שלך כצרכנים. נכון, כי אנחנו לא מעסיקים חוקרים פרטיים. ומצד שני, אנחנו לא מחברים אותם לחשמל, אבל הם צריכים חשמל. אז מה שקורה זה שיש שכונות מסוימות שבהם הבית הראשון שמקבל טופס 4 מחבר אחריו עוד הרבה בתים. זה דומה לסוכה שאתה בונה בחצר,

ואתה מחבר אליה מהבית שלך. עכשיו, בשגרה אין שום בעיה. כי כולם צורכים כמות מאוד מינימלית של חשמל. מתי יש בעיה? בחום גדול ובקור. יש צריכת יתר, כן.

כשיש חום גדול וקור גדול, כמו למשל בינואר הזה, שזה באמת היה קיצוני. ובגלל זה זה לא קרה בשנים קודמות. אבל גם בשנים קודמות וכל מי שיודע, ויושב הראש יודע כי הוא מתעסק בזה המון. ומדברים איתנו לא רק בחורף הזה, אלא גם בקיץ וגם בעתות אחרות. אז יש בעצם עומס אדיר, נחשול, צונמי ענק על השנאים שלנו שמתפוצצים, מרוב עומסים שאנחנו לא ידענו שהם קיימים בכלל. העובדים שלנו, העובדים של משה מגיעים לתקן את השנאי, הם מחליפים שנאי, נכנסים לאוטו,

הוא נשרף שוב פעם. ואז הם מתקנים והוא נשרף שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.

הדבר הזה, אם הוא לא יקבל פתרון מערכתי, כלומר בדמות בואו חברת חשמל, תחברו את כל הבתים האלו כמו שאנחנו דורשים. פתרון פוליטי, בקיצור. אני

לאומיים ואחרים. כל הדיונים בוועדה התחמקתי מהפוליטיקה, גם עכשיו אני לא מתעסק. לא הבנתי מבחינה טכנולוגית כבודו, מה ההבדל לגביכם מצריכת חשמל בין חיבור תקין לבין חיבור הקרוי פיראטי? לא, אני אענה. אני לא מהנדס ולא מבין גדול בזה. תגיד אתה מה ההבדל בין שנאי שלפי חברת חשמל הוא מיועד לספק חשמל לחמישה בתים, אבל בפועל הוא נותן ל-50 בתים. מה ההבדל? איך השנאי הזה שמיועד, סתם דוגמה, ל-X צריכה הוא צריך להתאמץ לתת ל-50 בתים. כל מה שביקשתי זה את התשובה הזאת.

ואני לא מהנדס ולא בטיח.

עכשיו אם יורשה לי, אני ארצה שמשה תכף ידבר. אז מה אני אומר? אם היינו מחברים את ה-50 בתים שאנחנו מדברים עליהם, כי אז הם היו פורסים תשתית שתואמת את המצב הנתון. עכשיו אני רוצה עוד משהו אחד להגיד, להתייחס. כי יש פה מן הסתם - - - תתכנס, שניתן למשה קצת לדבר. משפט אחרון, כי חשוב לי. כי הייתה פה התייחסות ואני לא מזלזל בדעות של אנשים, אבל חשוב לי להעמיד דברים על דיוקם. אני באופן אישי תמיד חושב שהבעיה היא לא חברת חשמל. אנשים רבים לא יאהבו ממני את זה. אני חושב שהבעיה היא לא חברת חשמל. הבעיה היא ממשלות ישראל.

הפתרון הוא חברת חשמל בסוף.

מה שאני רוצה לומר זה ככה: תראו, בשלושה שבועות האלה של הקור לא היה מצב שבו עובדי חברת החשמל לא נכנסו לתקן או להחליף. לא היה מצב, לא היה שום מצב של מה שאנחנו קוראים ניהול ביקוש.

הורדה מכוונת של לקוחות או ניתוק מכוון של לקוחות. היו הפרעות ברשת החשמל שנבעו מהתופעות שדיברתי קודם. היה יום אחד, יום ראשון, תחילת הקור הגדול, שבו היו ספיחים של אותם אי סדרים שהיו כתוצאה מהנטיעות שהיו בדרום. ששם באמת המשטרה אסרה עלינו להיכנס ליישובים

אבל אני רק רוצה לסבר את האוזן. אנחנו מידי שנה מרגישים את העומס שגדל ומוסיפים. מוסיפים עוד שנאי ומוסיפים עוד שנאי, אבל זה כמו טיפה בים. זה ממש כמו טיפה בים. זאת

אוקיי, כאן

הנתיך הדירתי לא עומד בלחץ הזה.

שמתגלגל. אבל אין אצלנו שום, אפילו בחשיבה הכי רחוקה.

הקמנו את הצוות הזה ואנחנו נשמח שיגיעו לפי החוק, לפי ההתניות בחוק, יש בו לא מעט התניות. כן,

התשובה היא כן,

נכון. לו יתחברו כדין, הבעיה נפתרת? חבר הכנסת בגין, נאפשר לאורחים גם להגיד

חברים, יש הרבה אנשים חולים בבתים, מחוברים למכונות הנשמה, מחוברים לסיפאפ, למכשירי אינהלציות.

ללא חשמל זאת בעיה מאוד קשה.

ומר הלמן,

גם חברי הכנסת, תחשבו על חוק פשוט, לנתק את טופס 4 מחיבור

הרשויות היו כולן כמעט ללא חיבורי חשמל. ואז אף אחד לא חשב להכין תשתיות. והדבר הזה מצטבר עד ימינו. ולכן אנחנו מסתכלים ואין תכניות מתאר, אין תכניות מפורטות.

אני פה חושב שצריך להקים פורום חשיבה, עם ראשי

לא, דווקא ביישוב ערערה, יישוב שאין לו כוללנית מאושרת ואני לא יודע אם יש להם מתחמים שהתכנון שלהם הופקד בידיי משרד השיכון ומינהל התכנון, כי אז לא צריכים כוללנית.

לי נתונים מדויקים לגבי ערערה בעניין הזה. מה שלא יהיה, הנתונים על חיבורים אי מוסדרים באותו ישוב הם מזעזעים.

כי קושרים בין חשמל לחיבור לביוב. אתם במינהל התכנון לא חושבים שהגיע הזמן לנתק את הקשר הזה בין ביוב לבין חשמל? גם בנגב מציק מאוד העדר מט"שים.

אתה שואל או אומר? אני אומר ושואל. אז אני יכול להגיד לך שהמידע שלך הוא פשוט לא מדויק. אז אולי תגיד לי מידע יותר מדויק. אז דווקא השבוע היינו במועצה הארצית במטרה להפקיד אותה, כולל תהליך של שינוי תכנית מתאר מחוזית, שתאפשר את ההרחבה של

נגיד השר שם במשרד האנרגיה יתמוך בהצעות חוק לנתק את החשמל מטופס 4?

מה חוץ מזה שאתם מקבלים נתונים, מה עשיתם? כבוד חבר הכנסת, אני מטעם רשות החשמל שנמצאת במשרד האנרגיה. אנחנו מיישמים מדיניות, אנחנו לא קובעי מדיניות.

אני באמת פחות מכיר את הסוגיה הזאת. אבל צריך לבחון מה הרציונל שעומד מאחורי זה. עוד פעם לבחון את הרציונל שעומד מאחורי זה? אם אתה חשבת שיש רציונל, אז אני טוען שאין רציונל זולת זה מלהשתמש